בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הים יום שני י"ח בכסלו התשפ"ב, 22 בנובמבר 2021. אנחנו ממשיכים בדיון על הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) לקראת ההכנה לקריאה שנייה ושלישית.

נשאלו פה שאלות על-ידי חברי הכנסת ואני מבקש מנציגי הממשלה לענות, אבל לפני כן נירה שפק,

רשות המיסים. מי איש הקשר? כל פעם הביאו מישהו אחר.

אני לא רוצה לומר שמות של אנשים ספציפית אבל יש להם השמות. הם יצרו קשר וגם שיבחתי אותם על כך, אבל המטרה היא לא רק ליצור קשר אלא לפתור את הבעיה.

אני רוצה

כשאני מסתכל על השותפים בקואליציה שלא שמעתי את הגינוי של מנסור עבאס אתמול. הוא לא גינה באופן מלא אלא לשניהם, אבל היה פה רצח שרצח את הצד היהודי,

אני אומר אנחנו כיהודים מגיע לנו בזכות ולא בחסד להיות במדינה שלנו,

עלתה שאלה לגבי המגזר הערבי. צוין פה ששיעור המשכנתאות שם הוא

אנחנו רואים בזה צעד שתומך ביכולת שלנו להמשיך לשווק באזורי הביקוש,

ואז אנחנו מגיעים לצד

משכנתא, נוטלים מול נכס שניתן למשכן.

זו אחת הבעיות וכבר יש צעדים שגיבש משרד המשפטים ונכללים בתוכנית ויגיעו לחקיקה. לגבי נושאי התקצוב, גם בתחום השיכון וגם ב- - - מוניציפליים

מה שזה הסטות של משרדים, כבר מבוצע כלומר כבר

הרי אנחנו בחקיקה במס רכישה, אנו מסתכלים על התא המשפחתי כמכלול מבחינת מספר הדירות. כאשר מדובר במקרה מצער של יתום משני הורים שהוא בעצמו קונה

במצב של יתום משני הורים,

שברגע שהוא ירכוש דירה, יחשבו שזו דירה נוספת לאור דירות אחרות. כאשר מדובר בשני ילדים,

ויש אפוטרופוס שקונה דירה נוספת ואומר שזה לילד - האם הוא מוחרג? צריך לבחון האם זה נכנס למצבים שבהוראת הביצוע שמתייחסת למצבים של מקורות חיצוניים מהתא המשפחתי. כלומר אתה אומר: זה לא

לא לכל אחד מהם יש דירה. אבל אז גם יש משמעות מה החלק היחסי שלך בדירה. אם יש לך ארבעה אחים, יש לך פחות מ-50%. נכון, לכל אחד יש רבע. הם דיברו על מצב שיש להורה דירה, ואז קונים עוד

במקרה כזה למה לא לקנות דירה אחרי גיל 18?

תכה. כשיש הטרגדיה זה הזמן לאסוף את הכסף.

מס הרכישה יהיה כמו דירה ראשונה.

יש להם הוראה כזו, והיועצת המשפטית תבדוק את זה. אז יש פה פתרון, רק צריך לבדוק שזה באמת כתוב בהוראת הביצוע.

שזה עלה, כמה הכנסות המדינה הכניסה ממס הרכישה

אתה לא יכול לומר: לא חישבתי. כלומר אסור להתעלם מהפיק, אבל קח את הפיק ותוסיף אותו לאחרי, כי זה דירות שנקנו בגלל המהלך שלך.

זה אירוע נקודתי שאנחנו פחות יודעים לאבחן אותו. אתה יודע לומר כמה דירות היו בפיק. קח אותה כמות ותפזר אותה על השנה אחרי

ולגבי הכסף של אז, של 2015? בהמשך.

במס רכישה אני לא מדבר על דירות

לא הולכים להגיד לזוגות צעירים: אל תקנו דירה. מי שהולך לקנות דירה - אנחנו לא הולכים להקשות עליו.

אנחנו מקלים עליו. משפרי דיור אנחנו בסוג של אדישות לגביהם.

גם מחוץ לוועדה בפגישות עבודה כדי לראות איך אנו יכולים לעשות פעולות נוספות. לגבי עליית המחירים של הקרקעות

אבל אם אתה מצנן את הביקוש, שזו המטרה לנסות להוריד את המחירים, שזה סוג של מהלך נוסף, אבל למה להתייחס לאותו אדם שהולך לקנות דירה, אם הדירה ה-20 במספר שלו או דירה שנייה שהם ישלמו אותו סכום?

האם יצטרך לשלם מס רכישה של 8%? היום בתקנות של רשות המיסים קיים עיוות שלא תוקן במשך הרבה מאוד זמן. ההטבה לעולה לא בדיוק קיימת היא בדיוק

ראינו בשקפים של משרד האוצר שהוצגו בישיבה הקודמת שהמשקיעים, בד בבד עם קניית הדירות, הם מוכרים דירות באותה כמות, כלומר הם לא פקטור משמעותי,

זו הסיבה האמיתית למה משקיעים ירדו ל-11%, לא עליית מס הרכישה. ואני חוזר כאשר הם רואים מה אומרים היזמים שקונים קרקעות במחיר גבוה, שצופים שמחירי הדירות יעלו - שר האוצר בעצמו אומר שיהיה

נביא את זה בתיקוני החקיקה בקרוב.

כן, במסגרת

ודבר נוסף אמרתי בתחילת הדיון - שוועדת הכספים תיכנס

רות מימון שהועמדו לטובתו על-ידי בני משפחה או קרובים תימנה במניין דירות התא המשפחתי, כלומר אם מי שנותן את

אדוני היושב-ראש, אותי מה שהוא אמר, זה מספק. אני רק מבקש שנכניס את זה בהוראות הביצוע. זה מופיע בהוראת הביצוע. זה לא מופיע. היועצת המשפטית אמרה שלא מופיע. בסוף הם אלה

זה בהתאם לנוסח הכחול. 1. על חלק השווי שעד 5 מיליון ו-348,565 שקלים חדשים 8%, 2. על חלק השווי העולה על 5 מיליון ו-348,565 שקלים חדשים 10%. נוסיף

נוסיף את סעיף קטן (ג1ו) לכל הסעיפים הקטנים.

מדבר על זה שהמנהל יפרסם בהודעה ברשומות את סכום השווי,

מדבר על זה ששר האוצר באישור ועדת

זה סדר גודל של 142 הסתייגויות.

חברי הכנסת, היות שהגענו להסכמות אני מבקש מכל סיעה לנמק את ההסתייגויות שלה ביחד ואז נצביע עליהן,

אני שמח שזה נכנס כבר עכשיו.

יש הנושא של חוק לעידוד השקעות הון, שצריך למצוא פתרון לעיוותים שקורים בו,

אני חושב שאולי נוכל להשתמש באותו כלי שדיברת עליו

הסיכום שלנו- - - החוק אושר ויעבור למליאה לקראת קריאה שנייה ושלישית. אנחנו יוצאים להפסקה של 10 דקות, נחזור ב-13:30 לדון בסעיף הבא שעל סדר-היום. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:20.